אני פותח הישיבה. הנושא היום חלף דמי אבטלה לחיילים הבודדים בעלי היתר עבודה בתקופת הקורונה. מדובר בדיון שלישי בנושא. בדיון בשבוע שעבר הוצע מענק בסך 1,500 ₪ מדי חודש מעתה ועד יוני 2021 לכל חייל בודד בעל